אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל. יום שלישי, כ"ה באייר התשפ"ג.

הקצאה שנתית מהקרן לאזרחי ישראל בפעם הראשונה.